אנחנו מחדשים את הישיבה ונדון ברביזיות על הסעיפים שהצבענו עליהם החל מהבוקר. רביזיה על סעיף 28 של הרשימה המשותפת, למי שזה לא מונח לפניו. הסתייגויות סיעת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 28 4 נגד, 4 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 28 לא נתקבלה.

לסעיף 1 לא נתקבלה.

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 29 6 נגד,

אין הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה. חברת הכנסת בוקר, רצית להגיד

על זה שאנחנו מתקצבים הצגה שמהללים בה מחבל שרצח חיילים.

חבר הכנסת יונה, תגובה קצרה בבקשה כדי שנוכל להתקדם. הביטי, חברתי נאוה בוקר - - אל תלמד אותי... את ביקשת לומר משהו ואני רוצה להגיב: כאשר המשורר חיים גורי אומר "הנה מוטלות גופותינו", הוא לא עושה אבחנה בין ימין ובין שמאל. גם הימין וגם השמאל מקריב את ההקרבה הזאת בשדה הקרב. לכן, מה שאני מחיתי נגד הדברים שלך, שאת מציגה את זה כאילו אנחנו, אנשי השמאל, לא אכפת לנו מהמשפחות השכולות והנה את עומדת לצדן. אבל זה מה שקורה.

כל מה שרציתי לומר לך אדוני, בבקשה את עזרתך כאן. מה שרציתי להגיד לך זה שלאף אחד אין מונופול על העניין הזה. כולנו הקרבנו וכולנו מקריבים ואנא, בבקשה ממך, גם לי יש משפחה וגם אצלי אנשים נפלו בשדה הקרב אז אני לא בא כל פעם ומציג את שמותיהם כדי לעשות על זה איזה שהוא מהלך פוליטי. כל מה שאני מבקש מכולנו, זו הבקשה שלי: הבה נניח לדברים האלה בצד. לאף אחד אין מונופול על העניין הזה. אנחנו נמצאים כאן משום שאנחנו חושבים שהחוק הזה מנוגד לדמוקרטיה, ואני מצדד באופן מאוד מאוד נחרץ וחד-משמעי בעיקרון של סובלנות כדי לאפשר לאנשים להגיד דברים שגם אני לא אוהב.

תודה רבותי. אנחנו ממשיכים לסעיף - - אתה מרשה לי רק לקרוא מי חברי הכנסת?

תודה. חבר הכנסת מלכיאלי במקום חבר הכנסת יעקב מרגי. אברהם נגוסה. חברת הכנסת בוקר במקום מיקי זוהר.

נורית קורן. חבר הכנסת מוזס.

חבר הכנסת אלחרומי במקום ג'בארין. קארין אלהרר במקום מאיר כהן. חנין זועבי ומסעוד גנאים. תודה. אנחנו בסעיף 29. מי בעד, מי נגד?

בעד הרביזיה על סעיף 29 6 נגד, 6 נמנעים, 6 הרביזיה על סעיף 29 לא נתקבלה.

30 - מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 30 6 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 30 לא נתקבלה. הרביזיה (30) לסעיף 1 לא נתקבלה. מי בעד 31?

נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 31 לא נתקבלה. הרביזיה (31) לסעיף 1 לא נתקבלה. 32 - מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 32 6 נגד,

הרביזיה (34) לסעיף 1 לא נתקבלה.

מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 35 6 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 35 לא נתקבלה.

לסעיף 1 לא

מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 47 6 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 47 לא

לסעיף 1 לא נתקבלה.

בעד,

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 60 6 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 60 לא נתקבלה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:57 ונתחדשה בשעה 13:14.) אנחנו מחדשים את הישיבה. היינו בסעיף 30. מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 30, 1 נגד, 5 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 30 לא נתקבלה.

הרביזיה (35) לסעיף 1 לא נתקבלה. 36

בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 36, 2 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 36 לא נתקבלה. הרביזיה (36) לסעיף 1 לא נתקבלה.

מי בעד, מי נגד?

מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 42, 3 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 42 לא נתקבלה.

לסעיף 1 לא נתקבלה.

3 נגד,

אין הרביזיה

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 48, 3 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 48 לא נתקבלה. הרביזיה (48) לסעיף 1 לא נתקבלה. 49 מי

55 מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 55, 4 נגד, 6 נמנעים,

הרביזיה (55) לסעיף 1 לא נתקבלה. 56

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 61, 6 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 61 לא נתקבלה.

לסעיף 1 לא נתקבלה.

מי נגד? הצבעה בעד

הרביזיה

לסעיף 1 לא נתקבלה.

מי בעד, מי נגד?

6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 68 לא נתקבלה. הרביזיה (68) לסעיף 1 לא נתקבלה. 69 מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 69, 6 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 69 לא נתקבלה. הרביזיה (69) לסעיף 1 לא נתקבלה. 70 מי

מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 70, 6 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 70 לא נתקבלה.

לסעיף 1 לא נתקבלה. 71 מי בעד, מי נגד?

74 מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 74,

6 נמנעים,

מי בעד, מי

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 80, 6 נגד, 6 נמנעים,

הרביזיה על סעיף 80 לא נתקבלה.

2 מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 2, 6 נגד, 7 נמנעים,

הרביזיה (2) להוספת סעיף מטרה לא נתקבלה.

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 11, 6 נגד, 7 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 11 לא נתקבלה. הרביזיה (11) לסעיף 1 לא נתקבלה.

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 18 6 נגד, 7

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 25, 6 נגד, 7 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 25 לא נתקבלה. הרביזיה (25) לסעיף 1 לא נתקבלה.

מי בעד, מי נגד?

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 32, 6 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 32 לא נתקבלה. הרביזיה (32) לסעיף 1 לא נתקבלה.

מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על

7 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 33 לא נתקבלה.

הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 39, 6 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 39 לא נתקבלה. הרביזיה (39)

מי

הרביזיה (46) לסעיף 1 לא נתקבלה.

מי נגד?

הרביזיה (56)

57 מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 57, 4 נגד, 6 נמנעים, אין הרביזיה על סעיף 57 לא נתקבלה.

67 מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה על סעיף 67, 5 נגד,

אנחנו מבררים. אנחנו ממש לקראת סיום אז בואו נמשיך עד שנברר. אנחנו ממשיכים עד 13:45. 76 מי